צוהריים טובים, אנחנו בט' באייר תשפ"ג, 30 באפריל 2023, פותחים את הדיון בוועדת העבודה והרווחה. הנושא היום הוא פרק ה' (ביטוח לאומי), להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024, התשפ"ג-2023 מ/1612 (למעט סעיפים 15(3) עד 15(5), 18 ו-20(ב) בהכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1612) על סדר היום: סעיפים 19 ו-20(ו) (מענק חימום). מדינת ישראל הבינה שיש אנשים שקשה להם לעמוד בחורף בהוצאות החימום, והוסיפה את ה-200 שקלים. זה היה נקרא מקדמה, ואנחנו רוצים בתיאום עם משרד האוצר, בהסכמת שר האוצר להפוך אותה למענק. זה הנושא שאנחנו נדון עליו היום. אני מודה לחברי הכנסת שהגיעו ביום ראשון, חברת הכנסת אפרת רייטן, חברת הכנסת דבי ביטון, חבר הכנסת יוסף עטאונה. למה הודית לכולם שבאו ולי לא, בגלל שאני הייתי בוועדת כספים? חבר הכנסת יונתן מישרקי, ראש וראשון, סמוך ונראה. מה שציינתי, שהם באו מרחוק. מי שבא מהר נוף לפה זה כמו שאני בא מרוממה לכאן. מי ממשרד האוצר רוצה להציג את הסעיף? אני מהלשכה המשפטית, אוצר. חוק הבטחת הכנסה קובע כי מי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה בעד חודשים אוקטובר, נובמבר או דצמבר זכאי באותה שנה לקבל גם מענק חימום. נכון לשנת 2023 מענק החימום עומד על 608 שקלים. בחודש פברואר האחרון תוקנו תקנות מקדמות של הביטוח הלאומי שבעצם קבעו שמי שיהיה זכאי לקבל את המענק חימום בגין אוקטובר,

דצמבר 2023 יקבל על חשבון זה כבר בחודש פברואר 200 שקלים כמקדמה על מענק החימום, זאת עקב עליית מחירי החשמל שהיו במחצית השנייה של 2022. במקום לקבל את זה בסוף שנה,

כן, כלומר 200 שקלים יוקדמו לתחילת אותה שנה. זה היה בגלל עליית מחירי החשמל. הם הגיעו לשיא בינואר 2023. זה מענק חד פעמי? זה מקדמה. המענק ניתן כל שנה. מה שניתן בפברואר השנה, 200 שקלים זה מקדמה.

חד פעמית מקדמה על חשבון המשך המענק שישולם בסוף השנה. מה שאנחנו כרגע מציעים בעצם זה לתקן את חוק הבטחת הכנסה ושהוא יעלה לשנת 2023 את גובה מענק החימום, כך שהמקדמה שניתנה בפברואר תהפוך לתוספת למענק ולא תהיה מקדמה. רק ל-2023? רק עבור שנת 2023. המקדמה בעצם ניתנה בגין עליית מחירי החשמל ספציפית שהיו בסוף 2022 ועקב ירידת מחירי החשמל הצפויה ולכן ניתן עבור העלייה שהייתה איזושהי מקדמה שכרגע הופכת לתוספת. זאת אומרת שאם לא יירדו המחירים לקראת סוף השנה, אנחנו נוכל לדון עוד פעם ולבדוק את האפשרות להשאיר את זה כמו שעכשיו אתם מביאים? לא רק זה. השאלה הנשאלת, מה עם מענק קירור? בסוף יש לנו פה קשישים, אנשים שחיים מהבטחת הכנסה,

קודם כל זה מבורך להוסיף. השאלה שאני תוהה, אם כבר יש פה דיון שהוא חשוב, אז ראשית למה אי אפשר להפוך מענק אפילו עד 1,000 שקלים, שזה לא בשמיים מבחינה תקציבית, קבוע לאותם אנשים? אני רוצה גם שנייה אם אפשר,

רק לומר לך שלפי חישוב שעשינו, של מזגן של 3 כ"ס, סכום שמשולם היום בקצבה זה 615 שעות מזגן. זה אומר שלאותם קשישים, חמש שעות ביום הם צריכים להחליט איך הם משלמים, ואני מדברת על חורף, אבל מה קורה בקיץ,

הנתונים שעלו מזק"א על קשישים שנמצאו מתים בבתים, 163 ב-2022, הנתונים הם קשים. לעניות דעתי צריך לקבל פה איזושהי החלטה בוועדה, לפחות לעוד 1,000 שקלים, זה הגיוני. בסוף יש לנו כאן קשישים שבקיץ לא יישבו עם עיתון לנופף כדי שיהיה להם קר. יש גם קיץ חוץ מחורף, והחורף שלנו, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, הוא כבר מתחיל באוקטובר. הוא לא רק ינואר, פברואר, מרץ. אנחנו רואים שאפילו השבוע היה מאוד קר והיו צריכים להדליק מזגנים.

שהמקום שלנו פה כוועדה, נהפוך הוא, זה לקחת את זה, למנף ולתת להם קצת יותר, לאפשר להם שיהיה להם גם חם וגם קר בשעות הצורך. את מחדשת פה משהו כי אנחנו חשבנו קודם כל לגבי הקור. עוד לא סיכמנו את העניין הזה של 2024. אני ביקשתי שזה יהיה גם ל-2023 וגם ל-2024 כי אנחנו עכשיו מחליטים על תקציב של 2023 ו-2024, אז אני לא רוצה להסתפק ב-2023. זה היה החשיבה שלי ואת מוסיפה פה נופך - - - לגבי המזגן, שאנחנו דיברנו על האנשים שקר להם, ואת מדברת על אנשים שחם להם. אנחנו נשמע את הדעות של כל חברי הכנסת. אם אפשר עוד השלמה קטנה. מעבר בעצם למקבלי קצבת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה, מי שהצגנו, יש בעצם עוד קבוצת זכאים שהם זכאים לקבל את מענק החימום מכוח זה שהם זכאים לקבל את אותן הטבות של מקבלי הבטחת הכנסה, אז את זה נשמח שביטוח לאומי, יש להם את הרשימה המלאה. איזה גילאים, מעל גיל 67?

מי האנשים האלה? זה חשוב בהגדרה. אנחנו ניתן הסבר. עזרא לבנה, מנהלת אגף אזרח ותיק. המענק הזה שמשולם מידי שנה ניתן למקבלי הבטחת הכנסה, מקבלי השלמת הכנסה, מקבלי תגמולי אוצר של ניצולי שואה, מקבלי תוספת ותק, כי יש סעיף בחוק שממשיכים לשמור להם את ההטבות הנלוות למי שקיבלו בעבר השלמת הכנסה, מקבלי השלמה לגובה הנכות שהיה להם ערב המעבר, מקבלי קצבה נוספת לנכה ומקבלי הטבות תגמול אוצר. זה כל אותה אוכלוסייה שבעבר קיבלו הבטחת הכנסה, ועקב הגדלת התגמול של ניצולי שואה הפסיקו לשלם להם את השלמת ההכנסה. כמקבלי ההטבות הם מקבלים גם. מדובר בסך הכול הכללי על אוכלוסייה שמונה 288,000 אנשים, והסכום הכולל של ה-288,500 אנשים. כולל מקבלי השלמת הכנסה.

זה אומר שאנחנו מדברים על 30,000 ומשהו נוספים שהם לא מוגדרים כמקבלי השלמת הכנסה אבל נכנסים לתוך הקטגוריה הזאת. נכון מאוד. והם כולם בגיל 62, 67? כולם מעל גיל פרישה, 62 - נשים, 67 - גברים. 288,000 אזרחים מתוך 9 מיליון. מה סכום התקציב הזה? סכום התקציב על המענק של ה-200 שקלים עומד על 56,602,000 מיליון. והסכום הכולל של ה-800? הסכום הכולל של המענק שילמנו 161,349,000 מיליון. את יכולה לעשות תחשיב כמה ייצא אם נקבל את ההצעה של ה-1,000 שקלים? ביטוח לאומי יכין - - - פשוט שנדע על מה אנחנו מדברים. ההפרש בעצם. אני רק רוצה להתייחס בקצרה להיסטוריה של המענק הזה. בעבר המענק הזה היה משולם בהתאם לאזורים קרים. זו הייתה קבוצה הרבה יותר מצומצמת. לא רלוונטי היום.

ובאמת אחת הטענות, לאורך השנים ביקשו מאיתנו להרחיב למענק קירור, מענק חימום ואנחנו סברנו שבסופו של יום להתחיל לעשות רק חישובים באיזה אזור אתה מתגורר, זה לא נכון ביחס לקבוצה הזאת, ובאמת תוקן והיום כל מי שמקבל השלמת הכנסה בגיל פרישה, מקבל את המענק ללא קשר לאיפה שהוא מתגורר, וזה שינוי שנעשה בשנים האחרונות. למיטב זכרוני זה היה ב-2017. בכנסת ה-20 חוקק החוק הזה. כן, בתיקון מס' 50 לחוק הבטחת הכנסה, וזה השינויים שלאורך השנים עשינו כי באמת לא רצינו להבחין. היסטורית, באמת אכן הסעיף נקרא מענק חימום אבל מבחינתנו הוא באמת מתייחס לכלל האוכלוסייה ללא קשר לאיפה שהם מתגוררים. לגבי החישובים,

אתה הצלחת לעשות את החישוב? אם רוצים להעלות את זה ל-1,000 שקלים, אנחנו מדברים על בערך 60 מיליון שקלים ב-2023. 1,000 שקלים במקום? במקום כ-600 שקלים. על 2023 כבר סיכמנו על 800 שקלים.

אם אתה מוסיף ל-1,000, כמה זה מגיע? זה אומר עוד בערך 60 מיליון שקלים, ומ-2024 זה 120 מיליון שקלים. זאת אומרת שניהם ביחד זה 120 מיליון שקלים. אדוני, 200 שקלים שאתם מוסיפים ל-800 זה בעצם מה שלא שולם בשנה האחרונה,

בפברואר כבר שילמנו את ה-200 שקלים. ל-56 מיליון כבר ביצענו את התשלום בפברואר זה על חשבון אוקטובר. בדרך כלל זה משולם באיזה חודש? בדרך כלל זה בסוף אוקטובר. אז באוקטובר שנה שעברה שילמתם את כל הסכום של 600 שקל? את כל הסכום. נכון לאוקטובר היה 577 שקלים. שילמנו אותם.

בפברואר שילמתם 200. עוד 200. למה שילמתם בפברואר 200? מקדמה ל-2023. זה אומר שב-2023 ישולם 400 - - - 400 ועכשיו אנחנו מתקנים לכולם 600. הבנתי. אתם רוצים עכשיו 600 ואז אתם אומרים שבעצם ה-200 האלה זה תהיה התוספת הזאת שאתם מחשבים לכל אלה, ואז זה התוספת שמקובלת עליך, כי זה תוספת 200 שקל. לא רק מקובלת. יושב-ראש הוועדה ביקש את זה בדיון הקודם. אתה ביקשת להשאיר את הסכום הרגיל ואז מקדמה של 200 שקל מתווספת לסכום בשנת 2023. אנחנו יזמנו את זה ואני משבח את שר האוצר שהוא קיבל את זה. מה קורה ב-2024? חוזרים ל-600. זאת השאלה שהצגתם. אני פשוט לא הייתי בהתחלה, בגלל זה אני עשיתי סדר בראש שלי. לכן המורים אומרים שמי שלא בא בהתחלה שואל שאלות כל השעה. אבל זה לא אומר שהתלמידים לא מצטיינים, כמו במרתון. רק המצטיינים שואלים. אלה שלא שואלים לא מצטיינים. אני איתך בראש. אתה רוצה שגם ב-2024 התקציב יהיה 800. גם ב-2023 וגם ב-2024 יהיה 800 ולא 600. זה הכול. חברת הכנסת ביטון מוסיפה עוד 200. אני אמרתי שצריך להעמיד את זה על 1,000, ולקחת בחשבון שהחורף שלנו ארוך מידי וגם הקיץ כבר הפך להיות - - - יונתן מישרקי. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני רוצה ברשותכם להבין. אני מבין שאתם בונים על כך שמחירי החשמל יירדו לקראת סוף שנת 2023 ולכן אתם אומרים, אנחנו בשנת 2024 נשאיר את הסכום המקורי שהיה בתחילת שנת 2024, זה אומר 600 שקלים.

בוודאי שהוא לא משלם את מחירי החשמל. זה לא שנתי, לא חצי שנתי אפילו. יש כאלה שיגידו, אפילו לא חודשי. מדובר פה בסיוע. כולם מבינים שמדובר בסיוע. מאיפה נגזר ה-600 ולמה 800 ולמה 1,000 כמו שאמרה חברת הכנסת ביטון? מה זה הסכום הזה? בהצעת החוק המקורית שהייתה בכנסת ה-20. דרך אגב, אז היינו בממשלה וקידמנו את זה בכנסת ה-20 יחד אתכם. אני מנסה להבין מה הסכום הזה, למה 600? למה לא 1,000? למה לא 1,500? אם בהנחה ומחירי החשמל לא יירדו עד סוף שנת 2023, האם האוצר כבר יכול לבוא ולהודיע עכשיו לוועדה שהוא מתכוון להשאיר את אותו מענק מוגדל שהיושב-ראש יזם,

2024? תרשום את השאלות ואחרי שכולם יסיימו, תענו תשובה כוללת לכל הדברים. חברת הכנסת רייטן. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני רוצה רגע לפנות אליך בבקשה. אני חושבת, וככה הבנתי, שבדיון הראשון אפילו ביקשת 300 שקלים אם אני לא טועה, ולא 200 שקלים, כך נאמר לי. לא יודעת אם זה נכון או לא אבל אלה היו דברים שנאמרו בדיון.

אני דיברתי על 200 שקלים ונתנו את זה קודם כמקדמה, וביקשתי שזה יהיה קבוע. נכון, אז אוקיי, אני חוזרת בי. אני רוצה לפנות אליך בעניין אחר. בסוף עכשיו יושבים כאן ומחוקקים את החוק, והחוק יכול להישאר, ומניסיוני, יכול להתוות את הדרך שנים קדימה. זה נכון שהתקציב הוא תקציב שנתי או דו-שנתי שרוצים לעשות, ועדיין כשאני קוראת כאן את דברי ההסבר לחוק, הם עמומים. כשכתוב לי כאן שצפוי לרדת עד סוף השנה התעריף עקב הקפאת מחירי החשמל, ומהלכים נוספים, ככה כתוב בצורה כללית, שבכוונת הממשלה לבצע בנושא במהלך השנה. או שכן זה יקרה או שלא זה יקרה, אנחנו לא יודעים. אין לנו על זה שליטה. אני אומרת, להיפך, דווקא פה בכנסת, בוועדה החשובה הזו יש לך את האפשרות להתוות את הדרך ואת המדיניות ולבוא ולהגיד, או שתראו לנו מה הדברים שאתם הולכים לעשות, איך אתם הולכים לעשות אותם, מתי זה הולך לקרות, עם התחייבויות, ואם לא, בוא נעשה את זה הפוך. למה אנחנו צריכים חד-שנתי? למה אנחנו צריכים ללכת עם הרעה החולה הזו של הוראת שעה שבסוף היא, עם כל החיבה שיש לי לאנשי משרד האוצר, עדיין זה משרת אותם כי הם שולטים על השלטר.

אנחנו נותנים את זה עכשיו בשנה הזאת, שנה הבאה נתחיל מחדש את כל התהליך ואז נראה מי יישב פה ונראה מה יהיה פה. למה? אנחנו לא מדברים כאן, מה, הם עושים לנו טובה? אנחנו עושים טובה לאזרחים. היה פה ביטוי שאני לא זוכרת מי, אולי אפילו ענת יום אחד אמרה לי.

אנחנו לא באנו לעשות טובה, באנו לעשות טוב. הגדרה טובה. נכון, הגדרה טובה. לא באנו לעשות טובה לאף אחד. הרי האנשים האלה אנשים מבוגרים, אנשים שאין להם, שהם בתחתית. לא נראה לי שהם יתעשרו יום אחד אם הם מקבלים השלמת הכנסה. מצבם ככל הנראה, לא שהוא לא יהיה יותר טוב, הוא יהיה יותר רע, כי אנחנו יודעים על תחלואה שיש בגיל הזה ודברים קשים לא עלינו. לבוא ולהיות כל כך קמצן וקפוץ ידיים ולבוא ולהגיד, ניתן פה עכשיו רק 600 שקל, נתנו לכם 200 שקל מקדמה, יפה מאוד באמת. אתה רואה שזה מאוד מאוד קפוץ. כשאנחנו מסתכלים על תקציב המדינה וכשאנחנו חושבים על האוכלוסיות החלשות שאנחנו בסוף הפה שלהן,

אפילו אף אחד מהלובי שלהם לא הגיע לכאן כי אין להם פה. זה אנשים שרק סומכים עלינו לשבת פה ולתקן את המצב עבורם. אני חושבת שכן תפקידנו להתעקש, גם לבדוק את זה שזה לא יהיה חד פעמי, שעליהם יהיה נטל ההוכחה. אתם רוצים שזה לא יהיה קבוע? בואו תוכיחו אחרת. תוכיחו שהחשמל הוזל, זה מה שאת אומרת. או תמיד לעשות את זה בהצמדה. תמיד שזה יהיה מוצמד, שאף פעם לא נצטרך להגיע לישיבות - - - מוצמד למה? הרי אמרנו שמחירי החשמל עלו. בגלל זה עכשיו נתנו להם - - - אה, שיהיה מוצמד למחירי החשמל.

ואז אני אומרת אוקיי,

אתם לא רוצים שאנחנו נגיע לפה כל פעם שזה יהיה הוראת שעה? מאה אחוז, יש כל מיני מנגנונים. אני לא אפקיר פה את האוכלוסייה החלשה הזאת וכל פעם מחדש אנחנו נבוא ונבקש את ההוראות שעה האלה.

חברת הכנסת דבי ביטון. תודה כבוד היושב-ראש על דיון באמת חשוב. כפי שנאמר כאן, אנחנו הפה של האנשים האלה. אדוני, לכל אחד יש בסביבה הטבעית שלו, אפשר באמת להבחין באותם קשישים או מבוגרים שהבטחת הכנסה או גמלת הנכות שלהם לא מכסה בסוף צרכים נוספים כשמדובר,

בחימום או גם קירור. ההתעלמות הזו כאילו שאין לנו את הקיץ הכי נורא עם 34 מעלות ו-36, והם צריכים להיכנס להתקלח או שהם יושבים ומי מטפל בהם, ובסוף התחלואה והנזקים שקורים מזה שלא מספיק חם להם או קר להם. לפעמים זה הופך בעוכרינו ליותר תרופות, לאנשים יותר חולים ועולים יותר.

אני הצעתי שה-1,000 שקלים האלה, ואני באה על הנושא של 1,000 שקלים כי בסוף מדובר,

ב-400 שקל. מי שמקבל לפתח ביתו את החשבונית של חברת חשמל, מבין בסופו של יום מה קורה בעלויות. כפי שאמרתי, בבדיקה שאני עשיתי, בהנחה שאתה מדליק מזגן של 3 כ"ס, שזה בית נורמלי,

בסוף הם יושבים בסלון או במרחב קצת יותר גדול. זה מכסה 615 שעות בסכום שהם מקבלים היום. זה אומר שזה מכסה להם 150 שעות בחודש, חמש שעות ביממה. הם צריכים להחליט מתי קר להם יותר, בבוקר, בצוהריים, בערב או חם להם יותר. זה באמת לעג לרש. לא מדובר בסכומים כל כך גבוהים ואם הולכים על תקציב,

אני חושבת שזה המקום באמת לעשות עוד צעד אחד, וזה לא מספיק, כי מה זה 1,000 שקל? אבל זה יכול לסייע. אני רוצה להגיד לאדוני שאני לפני חודש ניחמתי משפחה, הבת היא שכנה שלי, משפחה שעל פניו באמת לרגע לא חשבתי שיש שם קושי. מצאתי את עצמי,

יושבת ושומעת מהבת שלה שהאימא סיפרה לה שהיא הייתה מחליטה בערב אם להדליק את המזגן או יותר שמיכות, והזדעזעתי, כי יש גם דברים שאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. אנחנו חושבים,

אנחנו מכירים חתך, ואני אומרת לך שהיא דווקא לא הייתה כל כך בחתך, היא הייתה בגיל המבוגר.

זה המקום כפי שחברתי רייטן אומרת וגם מישרקי, שצריך לקבל החלטות ולא צריך להיות תלוי,

אז יישארו להם עוד כמה שקלים כנראה לאוכל או לתרופות. זה סכומים שוליים ואני חושבת,

שצריכה להתקבל פה החלטה באמת לשנתיים הקרובות. גם נושא ההצמדה זה רעיון לא רע, אבל הצמדה לא תהיה אם זה יורד, זאת אומרת שיהיה קרן שאם זה ה-1,000, במצב של הורדה משאירים להם את זה.

ב-1,000 את כבר כוללת את הקירור גם, נכון? מן הסתם. אני מגבה קצת יותר שעות חימום וקירור. זה מאפשר להם כמעט עוד 40%. באמת לא מדובר על פערים מטורפים בתקציבי ענק שחלקם מנווטים. אנחנו צריכים לתת עדיפות לקשישים. חבר הכנסת יבגני סובה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כל רוצה להגיד שאין פה כוונה לעשות הטרלות לפני תקציב ובאמת לעכב. אני באמת באתי לפה לדיון מוכן ואני רוצה לברך אותך על היוזמה שלך, קודם כל לתת בשנת 2023 תוספת של 200 שקלים.

תקבל גיבוי מלא גם מהאופוזיציה, לפחות בשמי. אני רוצה להגיד שני דברים ופה לחדד לחבריי בעיקר סוגיה, וגם להציע לך משהו נוסף.

מלבד התקציב הזה שהוא נקרא חימום, אבל קירור בעצם אנחנו חוקקנו את זה בכנסת ה-20, ישראל ביתנו יחד עם הקואליציה. יש מושג שנקרא הנחה למקבלי השלמת הכנסה. ביטוח לאומי יודעים את זה היטב וגם בחברת החשמל יודעים את זה היטב. מי שמקבל השלמת הכנסה היום, הוא זכאי להנחה בגובה של 50% עד 400 קילו וואט לשעה בחודש אחד. קשיש שמקבל השלמת הכנסה מעל גיל 67, 62, הוא מעביר את הפרטים שלו לחברת החשמל ואז הוא מקבל הנחה, שזה פחות או יותר מגיע ל-200 - - - הביטוח הלאומי מעביר. כן, כן, ביטוח לאומי. דרככם הכול. בדרך כלל הם צריכים ליצור קשר עם חברת החשמל ואז ביטוח לאומי מעביר את הנתונים. הדבר הזה הוא נחוץ כי יש כאלה אנשים ותיקים שהם גרים בדירות עם המשפחות ולא תמיד חשמל רשום על שמם, ולא תמיד הם יודעים שהחשמל צריך להיות רשום על שמם, משום שבחברת החשמל הם יתנו את ההנחה הזאת ל-400 קילו וואט לשעה בחודש אחד, בגובה של 50% שזה משמעותי. זה אני אומר לחבריי פה שאולי לא מכירים את העניין הזה. יש אוכלוסייה גדולה, גם אזרחים ותיקים שהם בשנה האחרונה מאז שאנחנו, הקואליציה הקודמת העלינו את הגובה של השלמת הכנסה ובכך פתחנו אפשרות להירשם להשלמת הכנסה, כי העלינו את זה מגובה של 3,100 ל-3,700 שקל, הם פנו לביטוח לאומי בבקשה לקבל את הגמלה, ואז הם גילו שהשכר שלהם, שכר של ביטוח לאומי ואולי הפנסיה הקטנה שהם הצליחו להרוויח, כשברובם הם עולים, כי הם לא הצליחו להגיע, עדיין ההכנסה שלהם לא מגיעה אפילו לשכר המינימום. מה המשמעות? שאם אני למשל היום אזרח ותיק שכל ההכנסה שלי מורכבת מהבטחה של קצבת זקנה שזה 1,600 1,700 בנוסף לתוספת ותק, מקסימום זה מגיע לגובה של 2,300 פחות או יותר ליחיד, ואז אני יכול להוסיף נניח עוד 2,000 שקל פנסיה שאני מקבל. הגעתי ל-4,300 שקל. לפי החוק של ביטוח לאומי אני לא זכאי להשלמת הכנסה, כי השלמת הכנסה זה עד גובה של 3,900, ואז נשאלת השאלה למה אני כאזרח ותיק עם הכנסה של 4,400 שקל לא יכול לקבל את המענק חימום? ההכנסה שלי היא לא כל כך שונה מההכנסה של ותיק שמקבל את השלמת ההכנסה של 4,000 שקל. הוא מקבל 4,000 שקל פחות או יותר ליחיד, ולכן אני חושב שאנחנו פה צריכים לתת גם התייחסות לאוכלוסייה הזאת שזה כמה עשרות אלפי אנשים. חלקם, הבקשות שלהם נדחו על ידי ביטוח לאומי. ביטוח לאומי לא אשם. ביטוח לאומי זה הפונקציה של מתווך. אני לא בא בטענה לביטוח לאומי.

ההכנסה שלך עולה על 4,000 שקל, אתם דוחים. יש כאלה שדוחים בגלל האוטו, שהאוטו חדש יחסית. הבן אדם פרש מעבודה, נשאר אוטו, אז לא מגיע לו, לכן אני מבקש ממך, בוא נתייחס לאוכלוסייה הזאת. יש לכם את הנתונים לבדוק. בוא נחשב את זה נניח עד שכר המינימום. חבר הכנסת סובה, הם הבינו טוב טוב והם יענו לך. אני אומר שבמקום להעלות בעוד 200 שקלים לאלה שגם ככה מקבלים הנחה, בואו נכניס למעגל הזקוקים עוד כמה אלפי אנשים שניתן להם לפחות מענק חלקי. אבל גם נעלה לאלה שצריכים. אני חושב שזה ראוי גם כלפי אותם אנשים שלא זכאים לקבל - - - אנחנו נשמע את התשובה שלהם אחרי חברת הכנסת תומא סלימאן.

תודה רבה כבוד היושב-ראש. קודם כל כמובן אנחנו כולנו מברכים על העובדה ששמת לב לעניין של המקדמה ששולמה וביקשת שהיא לא תורד מהסכום הכללי ותיחשב כמענק השנה הזו, אבל כפי שאמרו הקולגות, חברי וחברות הכנסת, זה בלתי מתקבל על הדעת שדווקא בימים האלה שאנחנו חווים איך באפריל עדיין יש קור ובאפריל עדיין יש גשם, שהחורף מתארך ובגלל הבעיות באקלים הקיץ הישראלי הפך למשהו יותר חריף ויותר קשה, שאנחנו מדברים על לשמור. הייתי רוצה לדעת למשל מתי נקבעו ה-600 שקלים, לפני כמה שנים? לפני כמה שנים קבעתם שזה 600 שקלים, הסיוע הזה, והאם השתנה? לפי מה נקבע? מתי אפשר לחשוב על לשנות את הסכום הזה? כי המצב הסוציו אקונומי משתנה ויוקר המחיה משתנה. אולי כשתהיה מלחמה במפרץ והנפט יעלה, סעודיה תוריד כפי שהיא החליטה להוריד את ההפקה של הנפט, והסינים ישתלטו על קו הרכבת שהם עושים מסין עד איראן, אז הם יחליטו כמה - - - אני בטוחה שהאוצר אז יגיד, עולה לנו יותר לסבסד את הנפט ואין לנו תקציב להוסיף לקשישים. אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים לדבר על העובדה ש-600 שקלים והפעם 800 שקלים זה לא מספיק ואנחנו צריכים לדרוש סכום יותר גבוה. אני יודעת שאתם לא אוהבים לשמוע את המנגינה הזו באוצר, אבל מבחינתי אני גם יושבת בוועדת כספים ואני רואה את ההצעות שמביאים להקל דווקא על האמידים והעשירים, אז כדאי מאוד שבעבודה ורווחה נחשוב איך מקלים דווקא על החלשים. אולי כדאי יותר לשבת בוועדת הכספים מאשר בוועדת העבודה.

שם אני מקבלת בדרך כלל כאב בטן מאוד חזק, כי אני לא מחפשת איך לעזור לעשירים. בדרך כלל אני לא אוהבת לעשות צדקות, אני אוהבת לעשות צדק. אני חושבת שקודם כל צריך באמת שהסכום יהיה מוצמד למחירי החשמל כאשר הם בעלייה, וכאשר הם יורדים, להפסיק את ההצמדה הזו. הדבר השני, אני מסכימה שצריך לסגור את הפער הזה שנוצר בין אלה שמקבלים קצבאות שהם קצת מעל הסכום המוקצה כדי לקבל - - - אני מדבר על אזרחים ותיקים. או קצבאות או פנסיה. אני חושבת שצריך לסגור את המעגל הזה. אנשים שמקבלים 200 שקלים מעל לסכום המוקצה כדי לקבל את הקצבה, לא צריכים. אני חושבת שצריך לקבוע סכום מסוים של הכנסה ולמצוא את הטכניקה איך או שהם יגישו בקשה או שהביטוח הלאומי יעביר בשמם. הדבר השלישי, כפי שנאמר, אנחנו צריכים לקבל טקסט בהצעת חוק שהוא יותר מדויק. לא שאנחנו הולכים לעשות צעדים כדי להעלות. הובטח לנו גם במערכת הבחירות שיטפלו ביוקר המחיה.

את הצעת משהו מאוד מוגדר, צמוד למחיר החשמל. לא, במקרה ולא תתקבל הצעתי, אני מציעה - - - לו דעתי תישמע,

בדרך כלל בכנסת הזו אני רגילה שלא תמיד שומעים בדעתי, אז אני עושה תוכנית חלקית. אי אפשר לקבל הצעות חוק במיוחד קשורות בתקציב, שהן עמומות כאלה. הובטח לנו שיטפלו ביוקר המחיה. בינתיים אנחנו רואים את המחירים מטפסים, אז אני לא סומכת על הבטחות מאוד לא ברורות. שיהיה טקסט ברור בתוך החוק, שמבטיח שאם לא יצליחו להוריד, אנחנו נצטרך לקבל פיצוי על זה לקשישים מבחינת המענק הזה. חבר הכנסת מישרקי רצה משהו להוסיף. בהמשך לדבריו של חבר הכנסת יבגני, מה עושה ביטוח לאומי כדי ליידע את הקשישים על הזכאות שלהם לקבל את ההנחה במחירי החשמל? אופרטיבית. לפני שתשיבו אני רוצה לומר כמה מילים עקרוניות לגבי העניין הזה של תנודות המחירים. כשהייתי צעיר אמרו לי שבירושלים הגיעו המחירים לדירה של שלושה חדרים ל-30,000 דולר. אין יותר עליות מחירים בדיור. זה לא יכול להיות יותר. אנשים, אין להם מאיפה לשלם. כדאי לחכות, המחירים יירדו. מאז ועד היום הזה אני לא זוכר שקרה שהמחירים ירדו. בחשמל יש כן תנודות. לפעמים במחירי חביות הנפט יש תנודות אבל הן תנודות זמניות. בקו הכללי זה בעלייה. אפשר להניח שזה לא יוזל, לכן הבקשה שלנו היא שזה גם יהיה ב-2024, לא רק ב-2023 בהנחה שזה לא יוזל. ההצעה של חברות הכנסת, להצמיד למחירי החשמל או ההצעות האחרות שנשמעו כאן,

תגובה קודם כל של הביטוח הלאומי. אולי אם נצמיד זה יגרום להם באמת לפעול להורדת מחירי החשמל וכולנו נהנה מזה. צריך לקחת בחשבון גם את מצב האוזון ושמזג האוויר משתגע. לא פלא שגם באפריל אנחנו חוטפים גשם, אז גם זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אני מקווה שמה שאני רואה עכשיו, שאתם מסתכלים שם, זה חישובים של כמה זה יעלה לנו התיקונים האלה. אני מכירה את התנועות האלה פשוט.

שקשור לחור באוזון, אני לא מבין. אני מבין רק במה שקשור בחור בכיס. נציגי הביטוח הלאומי רוצים להשיב על כל השאלות של הח"כים, ואחר כך האוצר. ע"ד שרית דמרי מהלשכה המשפטית בביטוח לאומי. אני קצת אסביר היסטורית על מענק החימום. בעבר מענק החימום לא היה משתלם באמצעות הביטוח לאומי אלא באמצעות משרד הרווחה בהתאם לרשימות שהיו קיימות אצלם, ושם היה סכום מסוים. ב-2003 העבירו את זה לחוק הבטחת הכנסה ופשוט לקחו את הסכום שהיה משולם אז והפכו אותו לסכום שהוא נגזרת של הסכום הבסיסי שהיה לפי חוק הבטחת הכנסה. ב-2003 זה היה 3.2 מהסכום הבסיסי. זה היה בערך 300 400 שקלים, אפילו פחות. ב-2011 הכפלנו את הסכום הזה וזה עלה ל-6.4 מהסכום הבסיסי. הסכום הבסיסי זה איזשהו סכום קבוע בחוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, והוא מוצמד למדד המחירים לצרכן. ניתן את הדוגמה לשנת 2023 שבאמת הייתה עלייה במדד המחירים לצרכן, אז זה באמת היה קצת יותר משמעותי משנים קודמות, אבל למעשה היסטורית הסכום התקבע עוד מבערך מה שהיה בשנות ה-80' שהשתלם על ידי משרד הרווחה, והשינויים הגדולים שהיו כפי שאמרנו ב-2017 שהרחבנו את זה לכלל מקבלי השלמת הכנסה בזקנה. לגבי הצעות להצמיד את זה למדד אחר, אני חייבת להגיד שבחוק הביטוח הלאומי יש לנו הצמדה לסכום הבסיסי, את זה אתם מכירים ואני מניחה שגם אתם יודעים שמלבד זה יש הצמדה לשכר הממוצע. זה בהקשר של קצבאות נכות כללית. בעולם של הבטחת הכנסה כשהכנסנו את הנושא של רכב, הצמדנו את הסכום של הרכב למדד המחירים לפי הרכב כדי כן לייצר איזשהו קשר. זה הדוגמאות היחידות - - - כלומר, זה מנגנונים שאפשריים וקיימים. כשאנחנו עושים הקשה לדברים שדיברנו עליהם כאן, עקרונית זה דבר שאפשר להתייחס אליו ולמצוא לו פתרון כי מצאתם פתרונות בנושאים אחרים.

אני לא יודעת אם יש - - - יש משהו שצמוד למחיר החשמל?

צריך לבדוק - - - לא אצלכם, במשק. אני לא מכירה. אם זה משהו שנתבקש לעשות, אז

אולי תבדקו אם יש משהו דומה כדי שנוכל להקיש. אם יצרנים מייקרים את התוצרת שלהם כאשר יש עלייה בחשמל, אז אני חושבת שזה הכי טבעי, אם משלמים מענק שהוא כולו מסתמך על לשלם מחירי חשמל, שיהיה קשור למחיר החשמל. לצערי מייקרים את המוצרים גם כשהחשמל לא עולה. נכון, אבל הם משתמשים בזה תמיד - - - זה תירוצים,

אז אדרבה. אני חושב שזה שאלה יותר לאוצר, לא לביטוח לאומי. אם יש גיבוי מהאוצר לסכום, אז מה אכפת לכם להצמיד? קיבלנו תשובה שטכנית יש אפשרות להצמיד.

העניין זה האוצר. אם האוצר מגבה את הסכום הזה ואומר שבשנה הזאת הייתה הצמדה וצריך להוסיף עוד כמה מיליוני שקלים להצמדה, אז בוודאי שביטוח לאומי בטח ובטח לא יעכב את התשלום. השאלה מה רוצים להשיג כאן? אם רוצים לעזור לאוכלוסייה הזאת ולא לתת לה טובה לשנה ולהגיד, הנה שיחקנו אותנו ומירקנו את המצפון שלנו,

אלא באמת לתת להם את האפשרות ליהנות מחימום או מקירור בצורה אמיתית. גם ההצמדה זה 30 שקל בשנה. אנחנו כבר בשלב התשובות, רבותיי. הייתי רוצה לשאול גם כחלק מהאפשרות. כבר יש דיון רציני, למה לא יקבלו אנשים בני 85 חשמל חינם? כמה תוחלת נשארה להם לחיות ולמה הם צריכים בגילאים האלה עוד להוציא כספים? צריך גם אולי לדרג את זה בצורה מסוימת. ברגע שתתחילי דירוגים, אז גם נעשה איפה שחם יותר וקר יותר. לא, לא, לא, אנחנו מדברים על בני אדם. ובשדרות בדרך כלל לא כל כך קר. דבי, גם המדיניות. אנחנו לא רוצים שאנשים יצרכו יותר חשמל. זה כל העניין. כל המדיניות שאנשים יצרכו פחות חשמל, אבל כשזה נוגע לחימום או לקירור, שלא יחשבו כשהם מוציאים עוד שקל מהכיס. יש היגיון שזה יהיה אוניברסלי, זה ברור. האוצר, אתם רוצים להתייחס לשאלות של חברי הכנסת? רשמתם בטח. כן, אני אשמח. דניאל בלנגה מאגף תקציבים באוצר. בסוף כמו שהביטוח הלאומי אמר, בעצם הרציונל של בכלל מענק החימום זה שהמדינה תשתתף בהוצאות החימום של האוכלוסייה החלשה במדינה. הקשישים כרגע הם אלה שמקבלים השלמת הכנסה ואלה שמקבלים השלמה לנכות, זה רוב הקבוצה. כמו שאמרנו, הרציונל בכלל להגדיל את המענק הזה בשנת 2023 זה העלייה המאוד גדולה של מחירי החשמל בסוף 2023 ותחילת 2023. כרגע אנחנו כבר רואים ירידה מאוד משמעותית בתעריף החשמל ואנחנו צפויים שהיא תימשך. היא לא תלויה רק בנו ובמהלכים של הממשלה. היא תלויה כמובן גם במחירים באירופה ומה קורה מבחינת עתודות הגז באירופה, אבל כרגע יש לנו אי ודאות לגבי 2024, כשההערכה היא שבאמת המגמה הזאת של הירידה תמשיך. סליחה דניאל, זה לא קשור לגז באירופה, אני מתקן אותך. זה קשור לפחם, זה לא קשור לגז באירופה.

למה גז באירופה קשור? אל תפריע לו, הוא עכשיו בתשובה. אתה סתם מפריע לו. יש לו רצף של מחשבה, אז לא להפריע. אני רוצה תשובה מאוד מקצועית, רק אני לא יודע מאיפה אתה לוקח שזה הולך לרדת, כי אולי אתה לא קורא את העיתונים שאני קורא. מהבדיקה שאנחנו עשינו עם צוות אנרגיה אצלנו באגף התקציבים, כרגע מסתמן שאנחנו נלך לירידה נוספת בתעריף החשמל. כמובן יש אי ודאות והתעריף הסופי ל-2024 ייקבע רק בינואר 2024, אז אנחנו באמת לא יודעים, אבל כרגע ההערכה שלנו זה שהמחירים יירדו ולכן יש הצדקה בלתת את המענק הזה כחד פעמי ב-2023. לגבי ההצמדה של המענק, המענק כמו שהביטוח הלאומי אמר, צמוד למדד המחירים לצרכן. צריך לזכור שמחירי האנרגיה גלומים בתוך מדד המחירים. אם מחירי האנרגיה עולים, כנראה שזה ישפיע על מדד המחירים והמענק הזה יעלה מתוקף ההצמדה, וגם אם במקרה מחירי האנרגיה לא עולים אבל המחירים של שאר הדברים כמו פירות וירקות או דברים אחרים יעלו, אז המענק גם יעלה בלי קשר. בסוף זה איזשהו סכום כספי. כמו שחבר הכנסת סובה אמר, בעצם יש לנו גם את ההנחה מצד אחד על החשמל, ומצד שני את המענק שאמורים ביחד לסייע לאוכלוסייה הזאת כדי לעבור את החורף. אתה אומר שאם יצמידו את זה לחשמל והירקות יעלו והאנרגיה לא תעלה, אז הקשישים יינזקו. נכון. זה מה שהבנתי ממך. אם אנחנו מצמידים רק לחשמל, אז כן. אז עדיף שזה יהיה לפי המדד? לדעתנו הרציונל של להצמיד את זה למדד זה הכי נכון.

יש לי שתי שאלות בעניין הזה.

אמרתם שעשיתם דיון עם ועדת האנרגיה שלכם, איך שזה נקרא? צוות האנרגיה. אתם יכולים להציג את זה כאן, את כל הנתונים ולמה הגעתם למסקנות האלה? אני חושבת שראוי שהכנסת תשמע למה אתם נותנים לנו הנחות למעשה או סיכום של דיון, וכדאי שגם הציבור ישמע למה ההערכות שלכם לגבי שנה הבאה זה שהמחירים יירדו. את לא צריכה את הדיונים. תשאלי אותו מנין לקחתם שזה יירד?

הוא אמר שהם ישבו עם אנשי האנרגיה וביחד הם עשו - - - אמרו שזה יירד. בטח הכינו לכם מצגות, לא? הרי זה הכול מבוסס על נתונים ותחזיות. זה מבוסס על נתונים. אם הוועדה תרצה, אנחנו נשלח.

יש באמת? אני הייתי בטוח שאתם סתם מעריכים. זה הערכות. אם יש נתונים, שלח את זה לוועדה ואנחנו נעביר את זה לחברי הכנסת. חייבים לראות איך אתם מגיעים לזה, כי אני חושבת שבסוף נורא קל לבוא לעשות הערכות. גם אני והיו"ר יכולים לשבת ולעשות הערכות ולהגיע להערכות מסוימות. בסוף זה הערכות. אנחנו לא רוצים להיות בנקודה הזאת. אני חושבת שזה חשוב מאוד. אתם אנשי נתונים ואתם צריכים להציג את הנתונים האלה פה. בסדר גמור. אני אגיד שמה שאנחנו יודעים בוודאות, שבאמת המחירים עלו ולכן נתנו את התוספת, והם כבר יתחילו לרדת. אוקיי. שאלה שנייה, כשדיברת על המענק הזה, הוא מתעדכן על פי המדד? כשהשנה שילמתם את זה, כבר היה גלום בו העלייה של מדד המחירים, וזה המדד הכולל.

בעצם זה כל המחירים כולם. אתם חושבים שזה נותן מענה ספציפית כשאנחנו לא מבודדים את העניין הזה של החשמל? כי בסוף גם אם המדד עלה, עדיין כמו שהבנתם נכון, הייתם צריכים להעלות ב-200 שקלים.

הרי עדכנתם את זה. בכל אופן בחרתם להעלות ב-200 שקלים,

זה שזה מוצמד לא נתן את המענה,

במקרה הספציפי הזה בגלל שהייתה עלייה באמת מאוד חריגה - - - אין בעיה,

מהחריג אפשר להקיש לכלל, ולכן אני לא מקבלת את התשובה שלכם, שזה שזה צמוד למדד נותן את המענה, כי עובדה שהייתם צריכים להעלות ב-200 שקלים. השאלה אם את מוכנה לקחת את הסיכון שהחשמל לא יעלה והירקות והפירות כן יעלו ואז הקשישים יינזקו? זה מה שהבנתי ממנו וזה מאוד הגיוני. ולכן יש צורך להעלות את זה.

אני חושבת צריך למצוא את המנגנון ואת הפתרון שבו חס וחלילה לא נרצה לעשות פה שום דבר שהוא יירע את מצבם,

עובדה שדווקא מה שקרה השנה מעיד שמה שיש עכשיו, המנגנון הזה, הוא לא נותן את התשובה הטובה והמספקת, אז צריך לפתוח את זה. יש לי רעיון לגשר בין שני הדברים. אני רוצה להגיד את הרעיון שלי. אומרת חברת הכנסת רייטן, בוא נצמיד את זה לחשמל. אתה אומר שאם נצמיד את זה לחשמל, עלול להיות מצב שהירקות והפירות יעלו והיוקר יעלה, וזה לא כל כך יעלה,

בוא נעשה משהו משולב,

והיה והאנרגיה לא עלתה יותר מאשר הפירות והירקות, אז זה יישאר לפי המדד. והיה והייתה קפיצה של החשמל, אז מצמידים לחשמל. יש לזה שם, זה נקרא מנגנון הגבוה מביניהם.

כבוד היושב-ראש, ההצמדה נעשית לקצבת השלמת הכנסה,

בגלל שהמענק הזה נגזר מהשלמת ההכנסה, אז הם אומרים שהוא מוצמד. אם אנחנו נצמיד את המענק הזה לחשמל, זה לא יפגע בהצמדה שנעשתה למדד בהשלמת הכנסה. זה יהיה גם וגם. אני לא מבינה איך זה אם הירקות עולים והחשמל לא, אז זה פוגע. זה לא פוגע כי זה ממילא מתקזז בתוך המדד שהצמדת לו וגזרת ממנו. לא, מדובר על התוספת עצמה. ההצמדה בעצם היא למענק עצמו, לא רק של גמלת הבטחת הכנסה אלא בעצם המענק חימום הוא 6.4% מהסכום הבסיסי. הסכום הבסיסי עצמו מתעדכן מידי שנה ולכן המענק חימום מתעדכן מידי שנה בהתאם למדד. זה מה שאמרתי. אני אומרת, אבל זה המענק. שאלה לגבי אלה שלא זכאים להשלמת הכנסה אבל עדיין ההכנסות שלהם מתחת לשכר המינימום. אם יש לכם נתונים, אז אני אשמח לשמוע כמה זה, כי אני יודע שמהפניות פנו בערך משהו כמו 20,000 איש. אושר להם סביב 11,000, כלומר אנחנו יודעים שיש אוכלוסייה מסוימת שפנתה בגלל ההכנסה אבל לא קיבלה זכאות להשלמת הכנסה, ואני חושב שעדיין צריך לתת - - - אם יש לכם נתונים לגבי זה ואתם שולחים לנו נתונים שביקשנו קודם, אולי גם תוסיפו את הנתון שחבר הכנסת סובה שואל, כמה אנשים יתווספו אם נניח לא תקפידו על - - - אני מדבר על כך שאם בן אדם - - - לא,

אני לא רוצה את כל - - - הבנת את העניין?

אז אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי אנשים.

ייקר. שירה מהאוצר רוצה להגיד משהו. רק לגבי מה שאמרתם קודם לעניין מה אנחנו לומדים מהשנה הזאת? בסוף יש רציונל בהצמדה של קצבאות. אנחנו רצים איתו בהצמדה של מרבית הקצבאות, והרעיון הזה שכל רכיב יוצמד לחלק אחר, אפשר לדון בו. כן אנחנו חושבים שצריך לשמור את המנגנון כמה שיותר נכון ופשוט, וזה מה שדניאל התייחס אליו. בעינינו ההצמדה למדד מגלמת את כל המשמעות הזאת. כמו שאמר חבר הכנסת בתחילת הדיון, בסוף מדובר בכסף שניתן לאותם זכאים לגמלה והם יכולים להשתמש בו לנושאים האלה, ויכולים להשתמש בו לנושאים אחרים, ולכן ההצמדה למדד מגלמת את זה בצורה נכונה. אני כן רוצה לומר, בסופו של דבר כאשר נוצרים פערים, הממשלה מוצאת את האופן להתייחס אליהם, ולכן בגלל אנומליה של שנה אחת, לעשות מנגנון שהוא גם מורכב, גם אין לו רציונל מקצועי וכן הוא תופס את רעיון המנגנון הקיים, לדעתנו זה לא נכון והדוגמה מהשנה הזאת מראה שכאשר נוצר פער שהוא מספיק משמעות, ממשלה נדרשת לדבר הזה וכנסת נדרשת לדבר הזה. זה רק מהבחינה הזאת. לא חבל לכם על הזמן ועל כספי הציבור שלנו, פה יושבים? למה לא לעשות את זה קבוע? היה צריך פה את היו"ר שידרוש את זה. היה צריך פה דיון ועוד דיון ועוד דיון. אני רוצה לסגור את הישיבה, אבל שאלה אחת ששאל מישרקי, איך מיידעים על האנשים? יש לך תשובה לזה?

בהקשר לשאלה של חבר הכנסת אני רוצה להתייחס לשתי סוגיות. סוגיה אחת זה שהביטוח הלאומי לא צריך שהמבוטח יפנה לחברת החשמל כדי לקבל את ההנחה. ברגע שהביטוח הלאומי מאשר תביעה להשלמת הכנסה או שהוא כלול בהמשך מתן ההטבות, הביטוח הלאומי באמצעות חברת האוטומציה מדווח לחברת החשמל על כל אזרח נוסף שנמצא זכאי להשלמת הכנסה. אבל אם הקשיש גר עם בני משפחתו בבית - - - אנחנו לא יכולים לדעת מי לא רשום על חשבונו. אני רוצה להודות לכם, לסגור את הדיון באמירה שאתם תעשו חשיבה הן לגבי שנת 2024. תביאו תשובות גם לגבי הנתונים שביקשו חברי הכנסת ואנחנו ניפגש בעזרת השם בישיבה הבאה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה